משרד התחבורה הגדיר את זה כרכב חירום והם היו כלולים בתוך רכבי החירום. אם היא אומרת שבצו כל דו גלגלי מוגדר כרכב חירום פתרנו את הבעיה, זה בסדר גמור. יכול להיות שאין בעיה כי זה מוגדר בחוק שכל דו גלגלי כרכב חירום.

אבל היא אומרת שמדברים רק על מד"א. לא יכול להיות שמדברים רק על מד"א, יכול להיות שלעניין המס כן. אבל כשדברנו על מס הגודש הכנסנו את כל רכבי החירום פנימה, גם את איחוד הצלה. השאלה לאיזה הגדרה אתם מתייחסים? תבדקו את זה. בצו תעריף המכס ההתייחסות היא לא לצו שבפניכם, בצו שקיים הכללי היום, ההתייחסות היא לחוק מד"א ולא לרכבי חירום. ומה כתוב בחוק מד"א? מה זה חוק מד"א? מה ההגדרה של הרכבים? יש פה נציג של משרד התחבורה? אפשר להתייחס לסוגיה? אני לא יודעת להתייחס לסוגיה המיסויית כי אלה לא תקנות בסמכות משרד התחבורה אבל בפן של אגרות רישוי רכב למשל, אני יכולה להגיד שלאמבולנסים יש אגרה מופחתת ויש גם רשימה של ארגונים שמשלמים אגרה סמלית של 26 ₪. זה הכי קל. לקחת את זה כמו במס גודש. יכול להיות שזה כבר נמצא שם. אני לא מדברת על אגרות גודש. לגבי אגרת רישוי במשרד התחבורה? יש לי ארגון ורכזתי עבורו אמבולנס? אמבולנס, לא משנה של איזה ארגון, משלם אגרה מופחתת של 380 שקל ביחס לאגרה ממוצעת של רכב פרטי. מה לגבי הדו גלגלי? לדו גלגלי יש אגרה מופחתת ביחס לאגרה של רכב. יש רשימה של ארגונים שזכאים לאגרה - - - אני רוצה להתקדם. אני מבקש שתבדקו את זה, האם חוק מד"א מתייחס רק לרכבי מד"א או לרכבים נוספים. חוק מד"א מתייחס לארגון מד"א עצמו, לא מתייחס לארגונים אחרים. באיזה צו אתם מתייחסים להחרגה? באיזה מקום בחקיקה אתם מתייחסים לחקיקה? יש התייחסות בצו תעריף המכס. אני יכולה למצוא את פרט המכס ולשלוח לכם. אולי יש פה מקום לעשות תיקון רחב יותר ולא רק על הדו גלגלי. נתקדם בדיון ונראה איך אנחנו עושים את זה. זה דיון נפרד ואנחנו צריכים להתכונן אליו. אז תמתינו עם הצו. אבל הוא לא קשור.

כי את רוצה שנעלה מסים על רכב, לא נעלה מסים על רכבי חירום שהם דו גלגלי. חבר הכנסת גפני, אם אנחנו ממתינים עם הצו אנחנו חוזרים ל-2015 עם מס מאוד מאוד גבוה לכן אנחנו לא יכולים להמתין עם הצו. איפה ניפול בין הכיסאות? לא ניפול בין הכיסאות. נדון בצו ולא ניפול בין הכיסאות. אני רק אומר שזה דיון חשוב נוסף שאותו נקיים. אבל אתה מעלה את הרכב הדו גלגלי כולל החירום? אני קודם כל מוריד את הרכב הדו גלגלי. הרוב פה יורד וגם נטל המס הכולל יורד. אז נסתכל על הדברים כמו שהם. אבל על הגדולים אתה מעלה? לא על כולם. יש פה כאלה שיורדים. ה-500 וה-600 סמ"ק עשיתם את זה כ-60%? עד 500 זה 50% ו-600 זה 60%. לא השוויתם

יש תיקון שמכניס מס 40% עד 400 סמ"ק במקום 250 סמ"ק. זה התיקון הטוב, מה מעבר לכך? שיעורים שקבועים בחקיקה. נשאר מה שהיה? כן. שמי קובי סודאי מלשכת המסחר, ארגון יבואני הדו גלגלי. אני אסביר איפה יש ירידה ואיפה יש עליה. לגבי מה שאמרה נטליה, אכן היינו בדיונים עם רשות המסים, לשיטתם הם רצו לעבור לשיטת מיסוי לפי הספק. הספק זה בפועל כמה כוח מייצר המנוע ושיטת נפחים היא נתון חד ערכי שהוא נפח המנוע ולא קשור להספק שלו. אנחנו יודעים את זה מרכבי הטורבו, פעם 1600 היה מנוע משפחתי רגיל היום יש גם 1,000, 1,200 כי הנפח לא משנה להספק. כתוצאה ממעבר של השיטה הזו קורה דבר, שנטליה תסכים אתי, יש קבוצה גדולה של כלים עם הספק מאוד גבוה שמשמשים בין השאר לפנאי וספורט שיורדת, כי נפחם קטן למרות שהספקם גבוה ויש קבוצה, שעליה אנחנו באים להזהיר היום, של כלי תחבורה, קטנועים, בין השאר שמשמשים אזרחים שנוסעים בין עירוני מהפריפריה למרכז בכבישים מהירים, כל מי שנדרש לעבודה שלו זה כלים שהם טיפה יותר חזקים מכלים עירוניים, מן הסתם כי הם צריכים להתמודד עם מרחקים גדולים יותר וכבישים מהירים. קורה כרגע מצב ונטליה לא תכחיש אותו, שעולה המס על הכלים שהם בנפח 500-600, שבמקור היו עם הספק מוגבל של 47 כוחות סוס בלבד, זה בערך חצי מההספק של רכב. יורד המס על כלי ספורט שהיו אמנם באותו נפח בין 500 ל-600 אבל עם הספקים של 130, 140, שזה בערך משקל של עשירית מרכב הספק מגביל, אתם מבינים את ההמחשה. אז יוצא שבמקום לתת פתרונות תחבורה למצב המאוד לא פשוט, מעלים את המס על כלי שמשמש לתחבורה ומורידים את המס על כלי שמשמש יותר לפנאי. אבל מצד שני מורידים את המס על נפח נמוך יותר והספקים גבוהים יותר. זה גם קורה. תציג גם את הראי. דברתי על הקבוצה הזאת. אבל אתה לא יכול לדבר רק על קבוצה אחת, צריך לדבר על המכלול. אני לא מדבר על קבוצה אחת, אבל נטליה אומרת שהיה סיכום ואכן היה סיכום שעוברים לשיטה הזו של הנפחים במקום הספקים והמס נשאר זהה. זו נקודת האפס שאני מתחיל ממנה. מכיוון שהם היו צריכים לעשות התאמות במעבר מהספקים לנפחים כמובן שיש כלים שמעט יותר ומעט פחות. אנחנו התרכזנו רק באלה שחשבנו שלא יכול להיות שכלי שהוא תחבורתי והוא בהספק נמוך ובעבר היה ממוסה ב-50% מתוך היותו כזה, עכשיו עולה עליו המס בתמורה לזה שכלי עם הספק מאוד גבוה שמשמש לספורט ירד. אני מבין את מה שאתה אומר, אבל כדי להשלים את התמונה המלאה והייתי שמח לשמוע את זה ממך, שיש פה כלים בין 400 ל-500 סמ"ק עם הספק מאוד גבוה, שעליהם המס יורד וגם הרכבים האלה יכולים בהחלט לשמש ככלי תחבורה לכל דבר ועניין. אלה שאתה מדבר עליהם הם לא בקבוצה שמשמשת לתחבורה, זו קבוצה נפרדת של אופנועי שטח. זה כתוצאה מהמעבר לנפחים, זו תוצאה בלתי נמנעת. אנחנו דנים פה על פתרונות תחבורה, אם ארצה אני ארחיב על הנושא, אבל אלה לא הכלים, אותם כלים בנפחים נמוכים שאתה מדבר עליהם הם לא הכלים שלשמם באנו לכאן וגם לא הייתה בקשה שלנו בעניין הזה. אלה לא כלי תחבורה, אלה לא כלים שמשמשים אדם להגיע לעבודה וחזרה. שמי גדי אבירם, מחברת מטרו מוטור, יבואנים של רכב דו גלגלי. אני יושב-ראש מועצת המנהלים. בישיבה האחרונה שנכחתי עם מר גפני כיושב-ראש, הוא העלה את הדרישה לרשות המסים להפחית את המיסוי לרכבים דו גלגליים בנפחי הביניים. כשאנחנו מגדירים נפחי ביניים, זה סדר גודל של בין 250 ל-500 סמ"ק. צריך לזכור שעיקר הבעיה היום היא פריפריאלית, לוקח שעתיים להגיע מנתניה לתל אביב. ההוראה שיושב-ראש ועדת הכספים נתן לרשות המסים הייתה, תבואו אלי בתוך שבועיים עם תוכנית. לרשות המסים לקח שנתיים. רשות המסים סיפרה סיפורים והיא אמרה, אנחנו עושים משהו הרבה יותר רחב. אנחנו רוצים לעודד מערכות בטיחות ודרך זה להוריד מיסוי.

הורדת המיסוי שהייתה דרך מערכות הבטיחות

הרבה יותר נמוכה ממה שהייתה כוונת המשורר באותה ישיבה. כל ההתייחסות שלנו כאן, כמו שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה, נקודת הייחוס שלנו היא הצו שהיה בתוקף עד לא מזמן. לכן לשאלתך, הכוונה הראשונה של רשות המסים הייתה העלאה גורפת של כל המסים ל-40% מהכלים. בשיחות אתם אמרנו, אתם בעצמכם אמרתם שאין לכם כוונה להעלות מיסים. פניתם אלינו היבואנים לדיון ואמרתם, אתם רוצים לשנות טכנית, אין לנו שום כוונה להעלות מיסים, רק טכנית. רבותי, אתם רוצים טכנית?

קיימנו דיון ובאותו דיון ישבה אתנו גם גברת נטליה, קבענו את אותן מדרגות המיסוי מול הנפחים באופן כזה שמייצגים את התמונה של הכנות המדינה כמו שהיו. ממש הופתענו כששלושה ימים לפני שהצו נכנס לתוקף שרשות המסים פרסמה צו ובצו הזה 40% מהכלים, היה אמור לעלות המיסוי שלהם.

אז פנינו לרשות המסים ואחרי דיונים רבים החליטו לקטום את עליית המסים עד ה-400 ופתחו קטגוריה אזוטרית, שלא מצאתי אותה בשום מקום אחר בעולם, של 100 סמ"ק. בין 500 ל-600 בוא נצוד קטגוריה, נעלה עליה מסים. על אותה קטגוריה שהעלו בה מסים, שזה בערך 10% מהשוק, בערך כספי יחסית גבוה, וקטנועים, שרובם ככולם משמשים לניוד בין פריפריאלי, מול זה טוענת רשות המסים שהם גם הורידו. בכמה אחוזים מהשוק שולטת חברת מאקו? 45%. בקטגוריה הספציפית הזאת או בכלל?

ובקטגוריה הספציפית הזאת שאתה מדבר עליה? בקטגוריה הזאת הפגיעה היא - - - לא פגיעה. כמה נתח שוק אתם? כ-60%, 70%. כך שאתם די מונופול. אני חושב שההגדרה היא לא נכונה. אם רשות המסים רוצה למסות דגם מסוים - - - אני רוצה להבין את תמונת המצב בשוק. אתה אומר שבקטגוריה הספציפית הזאת שאתה מדבר עליה, אתם שולטים ב-70% מהשוק.

לא אמרתי שהוא אשם. אני רוצה לשאול עוד שאלה, הרווח שלכם על הכלים האלה באחוזים, האם הוא שונה באחוזים מהרווח בכלים האחרים בהם השליטה שלכם בשוק נמוכה יותר? נמוך יותר כי אלה כלים יקרים יותר. עם כל הכבוד, יש לנו נתח שוק גדול אבל אנחנו לא - - - זה באחוזים. אני אתקן אותך בעוד דבר, העלאת המיסים הייתה ב-1 בינואר. למה לתקן אותי? לא אמרתי שום דבר. בסך הכול שאלתי שאלות. את כל עליית המס שהייתה אנחנו ספגנו. לא העלנו מחירים לצרכן. הצרכן לא יודע לשלם עוד כסף. הצרכן זה מעמד הביניים, לא מדברים על עשירי מדינת ישראל. אתה אומר שכתוצאת ממדיניות שינוי המס המחיר לצרכן לא עלה. מחיר הצרכן לא עלה, אני לא הצלחתי להעלות את מחיר הצרכן, לא מסוגל להעלות אותו. הוא יעלה להערכתך? בסוף לא תהיה לי ברירה, אני אהיה חייב להשית אותו. אתם נמצאים גם בקטגוריות נוספות, המס נכנס לתוקף בינואר, האם הורדתם מחירים על כלים בהם ירד המס?

הורדנו בהתאם למס. אתם עושים את הפרסומת הזו של מסטיק ליום ובסוף יש לך אופנוע ביד? טל ברנר מאיגוד יבואני הרכב בבקשה. שלום לכולם,

עם הגברת נטליה מתוך רצון לעבור משיטה לשיטה. בדרך היו אכן גם הפחתות והיו גם קטגוריות שנפגעו וזו הקטגוריה שעכשיו, כמהלך משלים, אם רואים מול פנינו את הגודש, את המצוקה, את עלויות הגודש וחבל לייגע את הוועדה הזו בכל כך הרבה מידע שבראשותך כבר ניתחה, שמעה וטיפלה באגרת הגודש ופטרה את הדו גלגלי מתוך הבנה שדו גלגלי יכול לשמש כפתרון. אנחנו בצד של הפתרון ולא בצד של המעמסה. מתוך כל השיקולים האלה אנחנו עכשיו מבקשים סיום של המהלך במניעה של העלאת מס על עוד קטגוריה אחת לכלים שהם בטוחים ויכולים לשמש ככלי שנותן פתרון לצורכי הבאים מהפריפריה למרכז. לא אכביר מילים כי הדברים ברורים, אנחנו נמצאים בוועדה כמה פעמים והבקיאות בתחום הגודש היא רבה. כולנו רואים את המהלך כמהלך משלים למעבר שנעשה בין שיטות. אין מהפיכות, לא מדובר במהלך גורף ומשמעותי מאוד עבור הוועדה או עבור רשות המסים. אבל בעולם הדו גלגלי בכל זאת יש לזה משמעות. מדברים על הנפחים האלה שהם כן בטוחים, כן חיוניים וכן של מעמד הביניים, לכן אנחנו מבקשים מהוועדה לשקול את האפשרות לעשות תיקון בקטגוריה המשלימה הזאת. זה ותו לא.

משרד התחבורה לגבי הנושא של ABS, מה הרגולציה בישראל אומרת? אני מאגף כלכלה ויכולה פחות להתייחס לנושא. אני יכולה לנסות לאתר מישהו מאגף התקינה או הרכב, או להתייחס יותר להיבטים הכלכליים. מבירור שעשיתי עם משרד התחבורה לפני הדיון הבנתי שאין הסדר בחקיקה שמחייב את התקנת מערכת ABS בדו גלגלי, אבל התקינה האירופאית מחייבת ולכן כל רכב שמיובא בתקינה אירופאית מותקנת בו המערכת. הם ציינו בפני שהשוק של הדו גלגלי בתקינה פדראלית וקנדית בישראל הוא נמוך מאוד, האם תוכלי לברר שבאמת אלה הדברים? לא רוצה לתת רעיונות לרשות המסים, אבל לגבי אופנועי השטח, לפני שמעלים לתחבורה הבין עירונית היה צריך להעלות לאופנועי השטח, שזה גם יותר סכנה ולדעתי פחות נחוץ. כמו שדיברנו על רכבי היוקרה, אז אלה אופנועי פנאי, שם לתת יותר ולהוריד באחרים. אני מזכיר לך שגם באיחוד הצלה יש את האופנועים הגדולים. אין אופנועי שטח, יש להם טרקטורונים לשטח.

אופנועים בין-עירוניים. עליהם אין מס. הם מדברים בעיקר על קטנועים. ההפחתה שיצאה בסופו של דבר זה על אופנועי שטח, לפנאי. שם הורדת. אין לי בעיה, אל תרוצו עכשיו להעלות להם את זה. ברגע שירדנו משיטת ההספקים זה מה שקורה. אמרתי בתחילת דברי שזו שיטה יותר מקצועית. יכול להיות שצריך להיות פה עוד שיקול מלבד ההספק או הנפח, למשל אם הוא משמש כבין עירוני או כפנאי. אני רוצה להקריא לכם נתון שקיבלתי מרשות המסים: "נטל המס הכולל על הענף איננו עולה ואף יורד. מסכום של 8,788 שקלים בממוצע לרכב דו גלגלי לפני הפחתת מס בגין אביזרי בטיחות לכ-8,278 שקלים". זאת אומרת יש פה ירידה בממוצע של כ-500-1,000 שקלים לפחות לפי רשות המסים. 76% מהכלים אדישים לשינוי, המס לא משתנה. ב-9% יש עליית מס בסכום של כ-200-700 שקלים. ב-15% יש ירידה של מס שהיא הרבה יותר משמעותית, של 4,990 שקלים. הנתון לא נכון. כמה יש באלה שאנחנו ממסים אותם, 500-600 סמ"ק, כמה מנתח השוק היום הם נמצאים? הם מעל 10% מנתח השוק. העלאת המסים שלהם היא בין 4,000 ל-7,000 שקל. אז אני תמה לגבי הנתון שנאמר. יש שני דברים וצריך להחליט לגבי העניין. יש רכב שהוא רכב תחבורתי ויש רכב שהוא רכב פנאי, רכב מסוג שונה. את הרכב התחבורתי אנחנו מעוניינים לעודד. לכן היו דיבורים על שינוי בהגדרות האלה. פה נצטרך להעלות את הרכב התחבורתי ואני חושב שזה לא נכון. זה לא נכון שכל הרכב התחבורתי עולה, חלק מהקבוצה ברכב התחבורתי עולה, אבל לא הכול. הוא אומר שעל כל מה שהוא מדבר, הכול עולה. יש לי נתונים מעודכנים. נתוני 2021: יש כלים עירוניים שזה הספק עד 125 סמ"ק נפח מנוע - 6,400 כלים יבוא בשנה שהמס עליהם יורד.

והמס שיורד לכלים בין 250 ל-400 יש 5,200 כלים בחישוב שנתי שהמס עליהם יורד. מה נקודת הייחוס? מאיפה את מתחילה להוריד את זה? זה יורד ממה? לגודל של 250 סמ"ק - - - ביחס למה? ביחס לחקיקת קבע. ביחס ל-2015? זו ממש הטעיה. נותנים פה סדר גודל של 8 מיליון רק לקטגוריה הזו של עד 400 סמ"ק. את צריכה להסביר לאט. מאיפה את מתחילה? ממה שהיה פעם או שאת מדברת על עכשיו? אני מבקש לדעת לעומת החקיקה שהייתה תקפה ב-2021 לא מול 2015. אלה המספרים שהקראתי. את יודעת להגיד לי כמה כלים מדובר מבחינת נתח השוק? שעליהם עולה המס לעומת 2021? על 9%. על 9% המס עולה ועל 15% המס יורד. דובר על פתרון לפקקים. עירוני זה עד 125 סמ"ק וגם כלים יותר גדולים שיש בהם מגוון מאוד רחב של דגמים שיכולים לנסוע בכבישים בין עירוניים עם הספקים מספיק גבוהים ואותם כלים גדולים. קטנועי מנהלים מה שנקרא, אם הם רוצים להגיע למס מופחת הם מוזמנים להצטייד במערכות בטיחות, ניתן להם את ההפחתה בשמחה. מה אנחנו מחוקקים כהוראת שעה ומה הוראת קבע? והוראת השעה עד מתי? כל הסעיפים האלה הם הוראת שעה למעט ביטוח ה-ABS. הוראת השעה עד מתי? עד ה-31 בדצמבר 2023. והחקיקה הקודמת הייתה לכמה זמן? בפעם הקודמת הצווים הגיעו באוגוסט 2018, זו היה תיקון הוראת שעה מס' 21. הוועדה החליטה להאריך בשנה וחצי אבל אז זה הובא שוב בנובמבר 2018 והוועדה ביקשה להכניס שינוי בתקופות שנקבעו בצו של חודש אוגוסט 2018. אז בעצם מנובמבר 2018 זה חל. מ-2018 עד 2021 כולל. היו צווים באוגוסט 2018. לבקשת הוועדה זה תוקן בנובמבר 2018, עדכנו את סכומי ההפחתה לפי מועדים שונים ובעצם ההוראה האחרונה הייתה החל ביולי 2021 עד דצמבר 2021, זו הייתה התקופה האחרונה של הטבלאות. כרגע אנחנו מדברים על הארכה לשנתיים. יש לי התייחסות ביחס לתקינה. אכן בתקינה אירופאית כבר חמש שנים מערכת ABS מחויבת והרוב המכריע של אופנועים בארץ הם בתקינה אירופאית. זה נכון שבתקינה אמריקאית וקנדית זה לא חובה, אבל אצלנו האחוזים שלהם ממש זניחים. מתי אתם מתכוונים להביא תקינה כזו בישראל? לא יכולים לקבוע את זה בגלל שמותר לייבא גם תקינה - - - אבל אם אתם קובעים שחובה ABS אז חובה ABS. זה חוסם שווקים, זה מקטין - - - אבל חוסך חיי אדם. אתה לא יכול להכתיב תקינה לארצות הברית. במכון התקנים מכתיבים תקינה על ימין ועל

אי אפשר להזמין את הרכב עם זה?

מה שיקרה כתוצאה מכך זה שתצמצם את מגוון הדגמים שמוצעים בשוק. מדינת ישראל יודעת להמציא תקינה לעצמה, היא עושה את זה מצוין. עכשיו בחוק ההסדרים ביטלנו הרבה מאוד מהדברים המיותרים האלה,

כאן אני חושב שכדאי לכם לשקול כי מדובר בסופו של דבר בסיכון חיי אדם ומערכת ABS זה משהו שקיים כבר כמעט בכל כלי רכב, אז כדאי שתשקלו האם כדאי להכניס תקינה כזאת גם בישראל. אני בטוח שגם אותם כלים שמוכרים היום בקנדה ובארצות הברית, אם אתה מבקש לקנות אותם עם מערכת ABS אז ימכרו לכם עם מערכת ABS. השאלה אם בינתיים זה נכון? כן כי זה נתח שוק לא גדול. אני מבקש להקריא את הצו בבקשה. צו תעריף המכס והפטורים ומס הקניה על טובין (תיקון מס' 15 והוראת שעה מס' 10), התשפ"ב-2021. "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 לפי סעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), התש"ט-1949 ולפי סעיף 3 לחוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952, אני מצווה לאמור: תיקון התוספת הראשונה. בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 )להלן - הצו

בפרק 87, בכללים נוספים (ישראליים), בכלל 5 ,סעיף קטן (א) - יימחק. הוראת שעה. על אף האמור בתוספת הראשונה לצו העיקרי כתיקונה בסעיף 1 לצו זה, בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023),

כאילו בפרק 87, בכללים נוספים (ישראליים), בכלל 5, בסופו בא: "(ד) מסכום המס החל על אופנוע שסיווגו בפרט 87.11, ששיעורו כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן ובו מותקנת אחת או יותר ממערכות הבטיחות האלה: מערכת למניעת נעילת גלגל ABS ובלבד שהיא מותקנת ברכב שנפח הצילינדרים שבו אינו עולה על 125

לגבי ה-ABS אנחנו לא מתערבים פה בתחרות? כי יש מקומות שלא מביאים את זה עם ABS יכול להיות שיצטרכו לשלם על זה יותר ואנחנו לא נותנים להם עכשיו את ההטבה הזאת. זה כאילו אני מעודד אותם ללכת למקום אחר. אני אומר תשאירו את אותו מצב. זה כמו שאגיד מדינה שלא מחייבת, אז אני אתן להם את ההטבה אז תגידו לי שיש פה אפליה, אבל ככה זה לא אפליה? ל-2% מהשוק? אז אם זה 2% מהשוק, תשאירי את זה. רק מי שלא מחויב, ממדינות שלא מחויבות. עד עכשיו נתת הטבה למי שמביא מערכת ABS למה אתה מבטל את זה? אני אומר לתת את ההטבה הזאת. אבל אלה שלא מביאים, הם משלמים על זה כנראה. אלה שמגיעים ממדינות שכרגע אין להם את ה-ABS, זה מה ששאלתי בהתחלה, האם משלמים תוספת על המערכת הזאת או שזה גם

כי ממקומות שאתה לא מחויב יכול להיות שאתה משלם תוספת. השאלה איך אתה מגדיר את זה. נמשיך בבקשה. מערכת בקרת יציבות. מערכת בלימה משולבת. משכך היגוי. מערכת בקרת משיכה והחלקה". או שהוא רכב תלת-גלגלי, יופחת סכום מצטבר של הסכומים כמפורט בטורים ב' עד ז' בטבלה שלהלן בהתאמה, ואולם סכום ההפחתה המצטבר לא יעלה על מחצית סכום המס החל בלא ההפחתות". תסבירי את זה בבקשה. הגדרנו כאן חמש מערכות בטיחות שונות פלוס האפשרות של תחת גלגלי. לכל רכב כזה יופחת סכום מצטבר בגין כל הטבה לפי שיעור מס הקניה שחל עליו. בטבלה אפשר לראות את כל שיעורי מס הקניה ולצדם הסכום השקלי שניתן בגין כל מערכת. אני אקריא את הטבלה: 25% מס קניה: מקבלים מערכת ABS-500 שקלים. מערכת בקרת יציבות-220. מערכת בלימה משולבת-לא מקבלים. משכך היגוי-220. מערכת בקרה משיכת החלקה-500. רכב תלת גלגלי-1,300. 45% מס קניה: לא מקבלים הטבת מערכת ABS. 310, 310, 310, 650,

2,300 60% מס קניה: אפס, 500 ,500,

970, 3,000 70% מס קניה: אפס,

1,130, 3,000 שזה גם המצב שחל ב-2021? כן, אותם הסכומים.

"רכב תלת-גלגלי" הוא רכב שמתקיימים לגביו כל התנאים האלה: יש לו שני גלגלים קדמיים ואחד מאחור. המרחק בין מרכז שני הגלגלים הקדמיים שלו לא יפחת מ-35 ס"מ ולא יעלה על 70 ס"מ. מערכת המתלים של הגלגלים הקדמיים מאפשרת אי-תלות בזמן תנועה, בין תנועת שני הגלגלים בכל הצירים." גם כאן זו בעצם הגדרה של מערכת הבטיחות הנוספת שמקבלת הטבה, שזה רכב שנוסע על שלושה גלגלים יש לו שלושה פרמטרים וגם הם לא השתנו בצו הזה לעומת מה שהיה בתוקף בשנים קודמות. "(ב) בפרט 87.11 בפרט משנה 100000, בטור ד', במקום האמור בא 25%". זו הפחתה של מס לקניה על הכלים האלה מ-40% ל-25%. במקום פרט משנה 200000 בא: "200000 בעל מנוע בוכנה בשריפה פנימית שנפח הצילינדרים שלו עולה על50 סמ"ק ואינו עולה על 250 סמ"ק". במקור הופיע בצווים הקודמים "בעל מנוע בוכנה סירוגי" למה המילה "סירוגי" ירדה והאם יש לזה משמעות אופרטיבית? אין לזה משמעות אופרטיבית. היא ירדה כחלק מההתאמה שלנו לתיקונים שעושים לפי אמנת המכס העולמית אחת לחמש שנים. הם שינו את הגדרת פרט המכס וגם אנחנו, זה לא משפיע על דברים נוספים. "201000/0 שנפח הצילינדרים שלו אינו עולה על 400 סמ"ק. מכס-7%. מס קניה-25%. יחידה סטטיסטית-כל אחד 202000/8 אחרים. מכס-7%. מס קניה-40% ויחידה סטטיסטית-כל אחד. מה קורה עם קטגוריות 50 סמ"ק? זה טכני. בצו זה הופיע כחלק מהרשימה. זה תיקון טכני. זה מכתיב סיווג כללי, אנחנו יכולים ליצור תת סיווגים, אבל אי אפשר לאחד קטגוריות. אז יש קטגוריות שהמס עליהם - - - אז איפה רואים את הקטגוריות של ה-50 סמ"ק? 50 עד 125 - - - בפרט אחד למעלה. "(ג) במקום פרט משנה 3000000 בא: 300000 בעל מנוע בוכנה עם שריפה פנימית שנפח הצילינדרים שלו עולה על 250 סמ"ק אך אינו עולה על 500 סמ"ק. 301000/0 שנפח הצילינדרים שלו אינו עולה על 400 סמ"ק. מכס כללי-7%.מס קניה-40%.

309000/2 אחרים.

תחילתו של צו זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022 )".

נמצאת הוראת השעה? הוראת השעה נמצאת ברישה, בהתחלה של סעיף 2. כתוב: "עד יום 31 בדצמבר 2023 יראו כאילו". כמו שראינו ברכבי היוקרה וגם פה, המס של המדינה על הרכבים, תשמע, לא חסר להם. כל ההתדיינות שלנו והטענה שלנו מתמקדת בהעלאת מסים בקטגוריה מאוד קטנה של בין 500 ל-600, שם יעלו מסים בין 4,000 ל-7,000 שקל. זה מה שישלם הצרכן. אבל - - - אבל זה שיש החרגת מסים זה לא אומר שהוא קונה את שניהם, הוא קונה רק אחד מהם. האזרח לא קונה את שניהם. כל שאר הדברים שאתם טוענים, סליחה, טוענים בצדק, אותם כלים שלהם אתם מורידים לכאורה את המסים, כלים שנוסעים בשטח, אין להם רלוונטיות לשוק, אין להם רלוונטיות לפתרונות. אני מבין את הפוזיציה ממנה אתה מדבר והיא לגיטימית לחלוטין. אבל אתה משווה רק בקטגוריה אחת, אתה מסתכל רק על קטגוריה אחת של רכבים, אתה לא מסתכל על קטגוריה של נפחים מעט יותר נמוכים עם הספקים יותר גבוהים. היא לא רלוונטית. סוזוקי בורגמן 400 לא רלוונטית לבין עירוני? אני אסביר לך למה היא לא רלוונטית. מכיוון שכל הכלים עד 400, רוב הקטנועים היו בהספקים של 25, 35 קילו ואט. היחידים שיצאו מהקטגוריה הזו אלה אופנועי השטח. אגב, למען הגילוי הנאות אני יבואן שלהם. אם יחליטו להעלות עליהם מסים אני אפגע באותה מידה. אתה לא עונה על השאלה ששאלתי. אתה מגדיר קטגוריה כרכבי תחבורה ואומר שעל כולם המס עולה. זו לא אמירה מדויקת. על חלקם כן ועל חלקם לא. על 90% מהם. יותר מזה, אומרת לך הנציגה מרשות המסים, שאם אתה תביא כלים עם אותם מערכות בטיחות שמצוינות פה, אז אתה תקבל עליהם הטבה. באופן כללי מדובר בסך הכול בתהליך שהוא מטיב עם רוב הכלים. 15% מהכלים יקבלו הטבה, על 9% מהכלים המס יעלה או שכבר עלה. יחסית למה? יחסית ל-2021. זה לא מדויק. מה שהיא נותנת לך זה לא מול הצו שהיה לפני כן. זה מול 2015. לא. ה-15% וה-9% זה מול 2021. אתן יכולות להוריד את זה מ-60% ל-50%? לא מדובר על כסף גדול, שיצאו בהרגשה נורמלית. בכלים גדולים אנחנו רוצים לשמור - - - אבל העליתם את זה מ-50% ל-60%. גם אופציית - - - מס על סמ"ק השולי - - - אני שואל שאלה פרקטית. האם אתם יכולים להוריד את זה מ-60% ל-50% חזרה. אנחנו מאמינים שזה לא נכון לעשות את זה. ואני מאמין בקדוש ברוך הוא. לגבי העניין הזה, האם אתם יכולים להוריד? קפיצה של הסמ"ק השולי מ-40% ל-60% היא גבוהה. מדובר בהוראת שעה של שנתיים. בתום השנתיים נבחן איך השוק יתנהג ואם נצטרך לקבל החלטה אחרת, נקבל החלטה אחרת. אני מעלה להצבעה את צו תעריף המכס והפטורים ומס הקניה על טובין (תיקון מס' 15 והוראת שעה מס' 10), התשפ"ב-2021, על הרכב הדו גלגלי. מי בעד הצו? הצבעה אושר הצו אושר. אנחנו נגיש בקשה למליאה. בסדר. אולי רוויזיה? מליאה זה מספיק. בלי רוויזיה, מספיק מליאה. לדעתי זו טעות ורשות המסים הייתה צריכה להוריד את זה ל-50%. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:43.